אנחנו עוברים לסעיף האחרון בסדר היום: תקנות מס רכוש וקרן פיצויים. מה ביקשתם להוסיף? ביקשנו להקל. בגלל הבקשה להרחיב את התקופה בעוד ארבעה חודשים, אנחנו רוצים להקל למשל עם תיירות,

בעצם אנחנו נותנים לו פתרון מרגע שהוא התחיל לעבוד ועד ליום התביעה. זה יכול לקרות גם אם יום ההיעדרות הוא בדצמבר. כלומר, היה מופע חסר של שלושה חודשים. בגלל שזה אירוע קצת שונה מצוק איתן. התיקון הבא הוא בעמודים 32 34. בגלל הארכת התקופות יש פה הגדרות חדשות ל"מחזור עסקאות". ""מחזור עסקאות בחודשים ינואר עד פברואר 2019" (1)לגבי ניזוק למעט ניזוק כמפורט בפסקה (2) מחזור עסקאותיו של הניזוק בחודשים ינואר עד פברואר 2019, כפי שדווח לרשות המסים בישראל, (2)לגבי ניזוק שפתח את עסקו מיום ט"ו בטבת התשע"ח (2 בינואר 2018) עד יום כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018), והודיע לרשות המסים בישראל על פתיחת עסקו עד יום כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018) מחזור עסקאותיו מיום תחילת הפעילות עד סוף חודש פברואר 2019 מחולק במספר חודשי הפעילות ומוכפל ב-2, "מחזור עסקאות בחודשים ינואר עד אפריל 2019" (1)לגבי ניזוק למעט ניזוק כמפורט בפסקה (2) מחזור עסקאותיו של הניזוק בחודשים ינואר עד אפריל 2019, כפי שדווח לרשות המסים בישראל, (2)לגבי ניזוק שפתח את עסקו מיום ט"ו בטבת התשע"ח (2 בינואר 2018) עד יום כ"ג בטבת התשע"ט (31

והודיע לרשות המסים בישראל על פתיחת עסקו עד יום כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018) מחזור עסקאותיו מיום תחילת הפעילות עד סוף חודש אפריל 2019 מחולק במספר חודשי הפעילות ומוכפל ב-4." מה זה? זה אומר שבגלל שהתקופה ערוכה גם לשנת 2019 הם יוכלו להגיש שתי תביעות: תביעה אחת על שנת 2018 ולאחר מכן תביעה על שנת 2019. אחרת, הם היו צריכים להמתין עד חודש מאי כדי להגיש את התביעה, והם כבר קורסים. אנחנו נותנים להם את זה בשתי פעימות. התיקון הבא מופיע בעמוד 39. יש פה תיקון לתקנה 5. אנחנו מוסיפים שורה בסוף: "ניתן להגיש תביעה נפרדת לפיצוי במסלול שכר עבודה לכל שנה קלנדרית." זה בשכר,

ב-2018 בנפרד וב-2019 בנפרד. לא לעכב ולא להכביד, לא לדחות את זה למועד המאוחר. אחרת, זה היה רק במאי.

מי בעד אישור הפיצויים כפי שנקבעו? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 3 נגד, אין נמנעים, אין תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשע"ט-2018 נתקבלו.